שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום מעקב אחר התקדמות פרויקט 'הדרכון הירוק' למתחסנים ומחלימים ויישום סעיף 44א לחוק הסמכויות,

בזמנו אני אזכיר, היבננו בתוך שיקול הדעת של הממשלה וכמובן גם של משרד הבריאות שמוביל את התהליך גם את הנושא הזה של אנשים שנמצאים ברמת סיכון נמוכה יותר אם זה מחלימים, סרולוגים וכו'.

ברוך ה' זו הזדמנות להודות ולהלל, קודם כל לקב"ה כמובן, אבל גם לשליחיו על זה שאנחנו נמצאים בתוך מהלך גדול של חיסון, מהלך חסר תקדים וזה חשוב מאוד.

זה מראה בסופו של דבר שיש לנו כוח ביצוע. אני חושב שגם השיתוף פעולה הנכון הזה עם הזרועות בשטח, קופות החולים, שזה בעצם הסוד של העניין הזה, הוא דבר נכון, דבר שהצליח. אני מודה לראש הממשלה על העבודה שלו, גם לשר ולצוות. גם למנהלי קופות החולים צריך להגיד להם באמת מילה טובה. הנושא הזה, אדוני השר, אני קודם כל מודה לך שאתה מכבד אותנו בישיבה הזו זה נושא שעלה. אני כבר הקדמתי את זה כמה חודשים והייתי די חסר סבלנות בעניין הזה כי אני חושב שהוא זרוע נוספת שמשלימה,

אנחנו מסתכלים עכשיו על היציאה שלנו מן המנהרה. לכן אני רואה חשיבות גדולה מאוד גם בשחרור של המשק לאט לאט, כמובן, בשום שכל, רגל על הגז, רגל על הברקס. אנחנו לא רוצים להשתולל. גם מבחינת התמריץ לאנשים שילכו להתחסן וגם מבחינה זו שיש לנו היום קרוב למיליון וחצי מתחסנים ועוד קרוב לחצי מיליון אנשים שכבר עברו את הקורונה בשלב הזה של, לא תכננתי להגיד, אבל גם אני בתוכם. ומי שיודע, כל כך נזהרתי, במיוחד בשביל ההורים שלי. גם הם התחסנו כבר לפני עשרה ימים, ואנחנו שומרים אותם עדיין בבידוד, עד לחיסון השני. אני חושב שבסך הכל אם אנחנו לוקחים את החצי מיליון האלה פלוס המיליון וחצי, שכל רגע גדל, גם בדקות אלה, פלוס המבצע של קופות החולים, שלצערי קצת מדשדש בבדיקות הסרולוגיות כמו שאני יודע קופות החולים כיוונו את זה למעגל הקרוב של אנשים שהיו חולים בקורונה. יכול להיות שמסתתרים לנו כמה מאות אלפים שיש להם את הנוגדנים. לכן אני חושב שזה הזמן לדבר איך מתחילים לצאת מהעניין הזה. כמו שישראל צריכה להית אור לגויים, גם בעניין הדרכון הירוק ובינלאומי אנחנו צריכים להיות אור לגויים, להתקדם עם זה. זו השלמה של השנה הקשה הזו שעברנו ואפשר לצאת עם זה החוצה. אדוני השר, אני נותן פה בדרך כלל רשות דיבור לחברי הכנסת בשלב הזה, לומר דברים,

כך אנהג גם עכשיו. חבר הכנסת אלי אבידר, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, בוקר טוב לשר יולי אדלשטיין. חיכיתי לפגוש את השר, פשוט בשבוע וחצי האחרונים השר נוהג להעלות בתקשורת ולצטט אותי בצורה לא נכונה. לכן חיכיתי לפגוש אותך כדי לעשות את זה בצורה מכובדת. אני מבקש מאדוני בבקשה לא לצטט אותי לא נכון כי בדרך כלל כשאני אומר משהו יודעים בדיוק מה דעתי. אז להגיד שאלי אבידר מעודד את הציבור לא להתחסן זה לא נכון,

שתיים, זה גם לא מתאים לך, יולי. אנחנו מכירים כמה שנים ומעריכים כמה שנים.

אז יש הזדמנות לתקן את זה. הדבר השני, רציתי להציע לאדוני השר, אדוני השר מאוד רוצה לקבל את אמון הציבור ופועל בצורה די מסיבית גם בהסברים וגם בפניות וגם עם אנשי משרד הבריאות. יהיה קשה מאוד לקבל את אימון הציבור אם לא תורידו את החיסיון על דיוני הקורונה למשך 30 שנה, כיוון שזה לא שאזרח ואזרחית במדינת ישראל צריכים לקרוא איזה פרוטוקול כדי להחליט, אבל ישנם מומחי רפואה שנמצאים במערכת, באקדמיה, בבתי החולים. גם הם רוצים לדעת מה כדי לגבש דעה. על כן, כלל ראשון זה להוריד את החיסיון קודם כל.

הסוגייה של הבדיקות הסרולוגיות שעלתה. אין דחיפה של הציבור לעשות בדיקות סרולוגיות. בדיקות סרולוגיות יגדירו מי שחסין לנגיף הקורונה וימנעו מאתנו גם מתן משאבים של משרד הבריאות שאלה משאבים מיותרים. בו זמנית יש אנשים שכנראה נדבקו,

הם לא יודעים אפילו כדאי שהם יידעו כי בדבר הזה זה חשוב. הדבר הנוסף, ישנן בדיקות קורונה של ינשוף, מדובר על בדיקות שנותנות מענה תוך 10 דקות-רבע שעה. הן לא באות לידי ביטוי, אנחנו עדיין באותן בדיקות מעבדתיות שלוקחות יום ויומיים, ותורים ובלאגנים. הדבר לפני האחרון, רציתי לשאול אם אדוני בדק בסוגיה של הדרכון את הקונפליקט שיש בתפיסה שאתם מובילים ואני ניזון רק מהתקשורת, אני שמח שהגעת כדי להסביר לנו. יש ציבור מודאג בעניין הזה, האם בדקתם את הקונפליקט עם זכויות האזרח? עם החירות של האדם בחברה הדמוקרטית? הם נתתם לזה מענה, כדי שלא תעשו עבודה סתם ובסופו של דבר נגיע לבג"ץ שלא לצורך? אם נעשתה עבודה זה חשוב להביא את זה. המילה האחרונה לגבי הדרכון. הכוונה של עצם השימוש או שתיווצר אפליה בין מי שיש לו ובין מי שאין לו? ראיתי מכתב היום של מועצת החירום הלאומית. לא קראתי אותו. מצד אחד הם היו נגד סגר. עכשיו, כשיש פתרונות זה גם לא טוב. יש בסוגיה הזו תראו, אני בדקתי מהרגע שאתה אמרת, בפעם הראשונה. בדרך כלל מה שאני נוהג לעשות זה לבדוק מה קורה בעולם. גם כשראש הממשלה הביא את השב"כ לטלפונים בדקתי מה קורה בעולם, והתנגדתי לזה כי אין שום דמוקרטיה שעושה את זה עד עצם היום הזה, למרות שהבנתי שבודקים, שרוצים ללמוד מאתנו. הבנו שלא כדאי ללמוד, הכנסנו כמעט מיליון איש לבידוד שלא לצורך, כי לא הייתה טכנולוגיה. גם אז הואשמתי על ידי כל דוברי ראש הממשלה כמכחיש קורונה. זה לא ריגש אותי. אני מכיר את הטכנולוגיה של השב"כ, ידעתי שזו תקלה. לעצם עניין הדרכון בדקתי מה קורה בעולם. בשום מדינה שאני מכיר כרגע לא מתבצע תהליך כזה של דרכון על בסיס חיסונים. בסין, בוא אני אספר לך, סין הכי מתקדמת, שם הדברים הרבה יותר פשוטים מבחינת זכויות האזרח. בסין ישנם אזורים ספציפיים שמוגדרים אצלם כאזורים בסיכון, אזורים אדומים, ששם אנשים נדרשים בכל מיני פונקציות להציג בדיקה שלילית לקורונה. זה הדבר היחידי. ובסין שכללו את השיטה והבדיקה יכולה להתבצע גם במקום. יכולים בינשוף, עומדים רגע בצד שתי דקות ונכנסים. גם בסין לא מונעים מאנשים שלא עשו בדיקה, מה תעשו בסופרמרקט? מה, אנשים לא יוכלו לקנות אוכל? תגידו להם רק טייק אוויי? מה תעשו בדברים פשוטים?

עם נשים בהריון? עכשיו הן יושבות ביית ואסור להן לצאת,

יש פה הרבה סוגיות שלא מגיעות לדיון ציבורי, ושוב זה נובע - - -סבלנות, והדבר החשוב: לא מתקיים דיון ציבורי אמיתי. הדיון הציבורי יוכל להתקיים כאשר תורידו את החיסיון, תקיימו דיון, וכול מי ששואל שאלה - - -ואדוני גם היה יושב-ראש הכנסת. אני רוצה להגיד גם מילה על הפקידים שאתה לפעמים שולח פה לדבר. הם מאוד נעלבים כשאנחנו שואלים אותם שאלות, אבל זה התפקיד שלנו כחברי כנסת לפקח על הרשות המבצעת, לא להגיד אמן על כל דבר. לכן, אדוני, שהפקידות לא תיעלב כאשר שואלים אותה. זו המהות שלנו כחברי כנסת לשאול שאלות. בשביל זה אנחנו נמצאים פה, ולא כדי למחוא כפיים כשאומרים לנו עכשיו. לא קידמתי בברכה את ממונה הקורונה, פרופ' אש, שבאמת אנחנו מאחלים לו הצלחה גדולה בתפקיד. אני מוכרח לומר מילה אישית אני מאוד אוהב דבר אחד בפרופ' אש השקט, בלי ניצוצות, בלי זיקוקי די נור, עבודה מקצועית, אי אפשר להכתיב לו מה לומר ומה להגיד אבל מאיך לומר ואיך להגיד אפשר להתרשם,

מודה לך על כך. אני רציתי בהמשך לשאלתך, אדוני השר, לגבי הדאגה מבחינת זכויות האזרח. אני חושבת שמתחילת הדרך אנחנו מדברים בוועדה הזו על ההכרח בהיגיון מסדר שמנגישים אותו לציבור גם כאשר הוא משתנה, והוא משתנה כמובן שאנחנו מבינים את זה, ועל החשיבות באמון הציבור דווקא בפנדמיה מהסוג שאותה אנו חווים, ואל מול המשבר הבריאותי-חברתי-כלכלי האתגרים הרבים אבל גם ההזדמנויות שהיו לצדם הלכו והתמסמסו לנו בין האצבעות בגלל חוסר באמון הציבור. אנחנו רואים את זה כל הזמן. אני רוצה שנדבר על זה ונשוחח בהקשר של הדרכון הירוק, ואשמח עוד יותר בצורה מפוקסת לתת את הדעת על ההשלכות של זה לגבי נסיעה בין לאומית, כלומר כניסה בין לאומית לארץ. אנחנו מדברים פה ובכל ועדה בכנסת, ואני עוד לא הצלחתי לייצר מדיניות הוליסטית שקופה כלפי עולים חדשים וותיקים שלא ראו את ההורים והילדים שלהם מאז חודש מרץ, וגם בני זוג ובנות זוג.

למדינות אחרות בעולם כבר יש אפשרות של קרבה ראשונה, כמובן בכפוף לכל מיני השלכות והוראות משרד הבריאות. אבל זו עוד הזדמנות שאני מזהה אותה לייצר ולבקש שתהיה פה איזושהי מדיניות הוליסטית וברורה כלפי הנושא הזה שאנחנו כל כך מעריכים אותו עולים חדשים וותיקים שנמצאים פה בארץ לבדם, לא ראו משפחה מחודש מרץ, ופה יש איזושהי הזדמנות נוספת שאני מקווה שאנחנו נעלה,

בוקר טוב, אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברי הכנסת. אנחנו באים עכשיו מהפגנה שהייתה מחוץ למשכן, אני וחבריי היינו שם ואנחנו כבר מלווים את המאבק שלהם, במיוחד של המסעדנים ובעלי האולמות ודיברנו על זה רבות,

וגם בוועדה כאן. אני שומע גם את ד"ר פרייס שהייתה כאן ואני מסכים להערה של חברי אלי אבידר בעניין היחס לכך שאנחנו באים ושואלים שאלות. זה התפקיד שלנו. והפקידים, עם כל הכבוד, צריכים לתת נתונים, לא לתת לנו תוכחות ולהאשים אותנו בפופוליזם. חזרו על זה כבר כמה פעמים. אני מסכים אתכם שמה שיש כאן זה לא סגר. יש כאלה שמגדירים את זה "פייק סגר". זה לא סגר, כי אנחנו רואים שהפקקים הם אותו הדבר. היחידים שמשלמים את המחיר זה העסקים. אבל ניצול ציני במערכת הבחירות של נושא הקורונה לא ולא. אדוני היושב-ראש, מכובדי שר הבריאות. רציתי להעלות נקודה אחת שכבר התכתבתי עליה עם העוזר שלו, למה שפורסם במוצאי שבת בחדשות 12, וניתנה לזה הכחשה - החקירות האפידמיולוגיות לצעירים חרדים עד גיל 40 וכביכול לחילונים לא. ניתנה לזה הכחשה ועוד פעם בערוץ 12 העלו גם הקלטות שזה ככה. לא שמענו הודעה ברורה בנושא ורצינו לדעת - - - דווקא השר יצא בהודעה. יצא ועדיין התברר שאתמול העלו הקלטות ואחת החברות אמרה אכן אני עושה את מה שמוטל עלי, אולי זה בגלל הטכנולוגיה כי לאלה יש טלפונים סלולאריים, אבל ודאי שזה נשמע גרוע ולא כך צריך להיות כי מחויבים להצלת חיים של חילונים ודתיים כאחד ואני אשמח לשמוע תשובה ברורה והוראה של משרד הבריאות בנושא. אדוני היושב-ראש, כמו שחבר הכנסת סעדי אמר היינו עכשיו בפעם השלישית או הרביעית בהפגנה יחד עם המסעדנים וקודם לכן בעלי אולמות. אני חושב שזו קבוצה במשק שיחד עם אחרים קורסת המסעדנים, היהודים והערבים קורסים כאחד. הם מרגישים שאין הקשבה לצרכים שלהם. הם ראו מקומות הומים והמסעדנים קורסים. נושא שני היית באום אל פאחם יחד עם ראש הממשלה? כן. - - - אני רוצה לצטט את ראש הממשלה אומר ככה: "נתניהו לח"כים בליכוד: אנחנו אוהבים את הערבים. הייתי באום אל פאחם, התרגשתי לראות איך הם נמצאים בכל מקום". אני רוצה לשאול אותך בתור רופא מה דעת על התופעה הזו שהם נמצאים בכול מקום.

מה ההסבר הגלקטי המדעי לנוכחות ערבים בעיר ערבית. סוג המוטציה, אתה מתכוון. - - - אין יותר מוסמך משר הבריאות להסביר תופעות שהן מדעיות. אולי גם אמסלם, שאחראי על הסייבר. אבל מה הקשר בין ליכוד ובין הגילוי שהערבים נמצאים ביישובים ערבים? - - - סיימנו עם הצחוקים. אדוני היושב-ראש, באמת היה ויכוח סוער

אדוני השר הרשה לעצמו התבטאויות קשות, ואני באמת מבקשת שהנושא הכול כך חשוב, בריאותי וגם חברתי יישאר מחוץ לתחום הפוליטי. אני חושבת שבאנו יחד, אדוני השר, עם אותו זיכרון. התרופה לזה שאנשים ואזרחים יאמינו ויעשו - זה שקיפות, שימוע ציבורי, הנגשת המידע.

הנגשת מידע אל תשכחו שמדינת ישראל זה כמו שוויץ שכולם אותו הדבר פחות או יותר. יש לנו קבוצות שונות, שפות שונות. הנגשה לא רק בשפות, אלא גם במהות. כשמציעים לי ללכת לקרוא פרוטוקול של FBI זה נשמע לי קצת מגוחך כי מה לעשות, אולי פרופ' אש מסוגל, אבל 99.9% מהאוכלוסייה זה לא מדבר אליהם. יש קבוצות שונות ויש גם אנשים עם מחלות רקע,

כפי שידוע. יש אנשים עם אלרגיות שידוע שזה יכול להשפיע עליהם לא לטובה. התרופה לזה שאזרחים יאמינו וירצו לעשות חיסון היא לא התקפה, לא התנהגות דורסנית, אלא התנהגות פתוחה ומחבקת ובגובה העיניים. אתה יודע בדיוק כמוני, ועם זה התחלתי. זה ב DNA שלנו. אני תמיד הרגשתי שכאשר לחצו עלי יותר מדי מהשלטון אני באופן טבעי התנגדתי, כי אם השלטון לוחץ יותר מדי זה לא טוב. אז אם כבר שנינו יודעים את זה וזה ברור ושקוף, יש ויכוח לא בריא בכל הנושא הזה. אז אולי באמת כדאי לאמץ גישה מחבקת ומכבדת. זה בנושא הזה. בנושא הדרכון הירוק אני ערכתי אתמול הרבה מאוד שיחות עם מומחים, משפטנים, אנשי מקצוע. ואני מעלה פה שאלות שסביר להניח שלא רק אותי הן מטרידות - - - אולי נעשה את זה בדיון.

יכול להיות שהשר או פרופ' אש

על פניו הרעיון נשמע יפה ויש היגיון,

מאחורי הדבר, אבל אז מתעוררות שאלות. שאלה אחת, למשל אין כרגע מספיק חיסונים לכולם אז יש אנשים שרוצים להתחסן ולא יכולים. אז זו מעין אפליה. יש קבוצה שמאוד רוצה להתחסן אבל לא יכולה מסיבות בריאותיות, למשל אנשים עם אלרגיה. כמו שאנחנו יודעים אלרגיה לפניצילין מונעת את החיסון. יש אנשים שמסיבות שלהם, ויש לכבד את זה לא רוצים להתחסן, מסיבות אישיות כאלה ואחרות. יש גם שאלה של ילדים עד גיל 16 - - - זה הולך להיות הדיון. יכול להיות שהשר כבר מוכן לכול השאלות ויענו לנו על זה. זאת אומרת שאנחנו צוללים לתוך הנושא יש יותר מדי שאלות, ויותר מדי סוגיות שהחשש שלי שזה יכול ליצור אפליה לא מדתית. היום אנחנו צוללים לנושא, זה בדיוק העניין.

החשש שלי הוא האפליה וגם הפגיעה בזכויות הפרט כי עדיין צריך לשמור על חופש הפרט להחליט על גופו. צריך למצוא את האיזון. אני רוצה באמת להודות למשרד שבאמת ביום שישי תיקנו את הנושא של רפואה משלימה, אלי אבידר היית מהראשונים שדיברו על רפואה משלימה כאן. אז זה באמת לצוות המקצועי שתיקן את העניין הזה. אדוני היושב-ראש, קודם כל ברוך רופא חולים. יש לי כמה שאלות מקצועיות שאשמח אם כבוד השר והצוות

ייגע בהם. אני מקווה שנקבל גם תשובות. אבל בינתיים אנחנו רואים שהדיון פה הפך להיות מדיון מקצועי לדיון פוליטי. כן, טיבי, ראש הממשלה כן דואג לחברה הערבית. מה שעושה פה המשותפת במשך כל השנים זה דואגת לכל הפופוליסטיות, לפלסטינאים, לכולם, חוץ מאשר לחברה הערבית. - - - ראש הממשלה בעשור האחרון השקיע למעלה מ-15 מיליארד שקל בחברה הערבית, כשאתם רק ישבתם ביציע וצעקתם בשביל הפלסטינאים. לגופו של עניין אני אשמח שמשרד הבריאות יתייחס לנושא העודפים של החיסונים שנשארים בקופות החולים.

כשאנחנו כאזרחים מקבלים SMS שנשארו חיסונים בקופה מי שרוצה להתחסן יכול לבוא, האם אנחנו, כציבור רחב יכולים לבוא ולהתחסן, גם אם אנחנו לא נמצאים בקבוצות סיכון?

בעניין של הדרכון הירוק אני לגמרי מצטרפת למה שנאמר פה, אני חושבת שאלה שאלות חשובות שחשוב שנדבר עליהן כי חלק מהאוכלוסייה יתחסנו רק בעוד תקופה, ועכשיו אני רואה איזה פוש של דפנה ליאל בעניין חדרי הכושר מי כן יוכל להיכנס ומי לא, אז הדרכון הירוק הולך לשמש פה את כל האזרחים. אני חושבת ששווה לתת לנו תשובה ככה שנדע איך - - - אין ספק שזו סוגיה חשובה,

ומלווה בהרבה נקודות שנדון בהן. זה בדיוק - - - מתי יונח צו נפגעי חיסון? אמרו שחתמת עליו? חתמתי, עבר. היה אמור להישלח כבר לכנסת בשבוע שעבר. אדוני, זה מחכה לסגירה תקציבית עם האוצר, וברגע שהנושא התקציבי ייסגר ויגיע לאישור ועדה בכנסת. אני מקווה שהשבוע כבר יהיה כי הובטח לי מהאוצר ששבוע שעבר זה אמור - - - זה צריך לעבור אישור במליאה? מדובר בצו בחתימת השר שיגיע לאישור ועדה בכנסת. זה לא צריך להגיע למליאה. אני מודיע לכם ברגע שיהיה מוכן אני אכנס את הוועדה. לא אצלנו. כל ועדה שיהיה מצוין. חבר הכנסת עמית הלוי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. שמעתי קודם שחבר הכנסת טיבי ביקש דיאגנוזה רפואית. גם אני שמתי לב שהוא והרשימה המשותפת מאוד לחוצים ונלחצו. מגחכים, מגחכים. הלחצים הללו לא טובים ללב, לא טובים ללב.

נסעתי למרוקו והתברר שיש המון מרוקאים במרוקו. המון. חלקם נמצאים

- - - התברר שבאום אל פאחם יש ערבים. תעבוד בשביל הציבור שלך.

שהלחץ הזה על חברי הרשימה המשותפת הוא לא בריא. ד"ר טיבי תשמור על עצמך, הוא לא בריא הלחץ הזה, לא ללב, וכמובן לא למנדטים. אני חושב, וזו העובדה החשובה שאתם אולי תתחילו בעקבות הביקורים האלה לדאוג לבוחרים ולא לשאהידים זו בעצמה התפתחות מאוד חשובה. נא לאפשר להם לומר את הדברים. בכל זאת זו הכנסת האחרונה שבה הם מכהנים. - - - שני דברים שאני אשמח

למרות שאני מקבל ממנו מענה ישיר ומהיר, ואני רוצה להודות לו על כך. בנושא שלפנינו אני ארצה לדעת האם יתאפשר אחרי חיסון של אוכלוסיית הסיכון כלומר אותם מיליון וחצי-2 מיליון, לפתוח את המשק בצורה יותר משמעותית כי הסיכון הגדול מעבר לתפוסת בתי חולים ומחלות היה תחלואה ממיתה. אם אנחנו מסיימים את חיסון האוכלוסייה בסיכון ומנפיקים דרכון ירוק, בעצם מספר החולים לא כל כך מטריד אותנו ברמה הציבורית, ואפשר יהיה לפתוח את המשק בצורה יותר משמעותית. שאלה שנייה לגבי הנתונים של מערכת החינוך. יש איזה ערפל כזה, למרות שהתקהלות בחתונה או בכיתה היא התקהלות, משום מה יש נתונים סותרים. אשמח לשמוע באופן ברור ממך מה הנתונים של מערכת החינוך והאם הדעה שקיבלתם מבוססת על הנתונים האלה וצריך לחזור לסגר גם במערכת החינוך.

תודה, אדוני. קודם כל אני רוצה בקצרה להגיב לשקרים של חברי הכנסת של הליכוד. לא שזה מפתיע, הם הצטרפו למפלגה ששקר זה הבסיס שלה, אבל השקרים הם לגבי הרשימה המשותפת. אז בואו נעמיד דברים על דיוקם. עקיבא נוביק, שהוא לא בדיוק מזוהה עם הרשימה המשותפת, עיתונאי מקצועי שיש לי הרבה הערכה כלפיו למרות הפערים העצומים מבחינה פוליטית, הוא העיתונאי היחיד שעשה באמת מחקר לגבי ההתנהלות של הרשימה המשותפת בכנסת העשרים. הממצאים שלו מאוד פשוטים. מתוך 3,500 חוקים רק 95 עסקו בנושא הכיבוש והשטחים. 97% מהצעות החוק של הרשימה המשותפת עסקו בנושאים חברתיים וכלכליים פנים ישראלים, וזאת עובדה. כנ"ל לגבי השאילתות, ההצעות לסדר, דיונים מהירים בוועדות כל המספרים ברורים, זו עובדה ולא פרשנות, וכאמור מי שחשף את זה בתקשורת זה עקיבא נוביק. ובכנסת הזאת האחוזים אף יותר גדולים. תסתכלו, לפני שאתם פותחים את הפה עם השקרים שלכם. למה אתה מתעצבן? תסתכלו על הצעות החוק שלנו בכנסת הזאת, על הנימוקים לאי האמון, על הדיונים המהירים, על ההצעות לסדר, על השאילתות למעלה מ-90% עוסקים בנושאים כלל חברתיים בישראל ושל

הערבים בישראל הם בני העם הפלסטיני. האבחנה הזו שאתם עושים לגבי העם הפלסטיני קשקוש מקושקש. עוד שני דברים. דבר ראשון אני פונה פה לשר ולשם כך התכנסנו. לצערי ניזדקקתי להגיד מה שאמרתי כתוצאה מההשמצות שנשמעו קודם. דבר ראשון אני פונה פה לשר בדרישה לחסן מידית את כל עובדי ההוראה. זה תנאי להמשך הפעילות של מערכת החינוך, בלי להיכנס כרגע לנושא שעומד על הפרק בוועדת החינוך האם סוגרים אותה או לא, אבל אני פונה פה ואנחנו יודעים שזו גם דרישה של הסתדרות המורים שאמורה לצאת לשביתה ב-12 לחודש, אם לא יחוסנו. אני פונה ומבקש שיהיה חיסון מידי לעובדי ההוראה. זה דבר ראשון. שתי שאלות יש לי לשר. אנחנו יודעים שהחיסון מונע חולי. האם הוא מונע הידבקות והדבקה, ובאילה שיעורים? זו שאלה אחת. שאלה שנייה אני לא יודע אם זה כבר נעשה, אני גם אשמח לדעת, אבל אני חושב שצריך לרשום את פרטי החיסון בפנקס החיסונים השגרתי. למה צריך מסמך נוסף, ירוק או אחר? תודה רבה. לגבי דרכון ירוק אשמח אם תהיה התייחסות לגבי אנשים או נשים שלא יוכלו לקבל את החיסון מסיבות אובייקטיביות, מה הפתרונות להם? אז בשגרה פוליטית, בהמשך לדברים שנאמרו, המניות של האזרח והאזרחית הערבים עולים כל ארבע שנים אבל לצערנו בתקופה האחרונה עולים פעמיים בשנה. אבל אנחנו חכמים וחכמות מספיק לדעת - - - גם הבחירות כאן הן פעמיים בשנה. כן, זהו. אנחנו כבר לא בשגרה פוליטית. אנחנו מכירים את הסיפור זאב-זאב של המפלגות הציוניות שבאות לחפש את הקולות אבל נגיד לכם שהציבור הערבי יודע ורואה היטב. מי שהרס בקלנסואה,

בכפר קאסם לא יכול לחפש שם קולות. לגבי הדרכון הירוק, לפני שאדבר בכמה משפטים על הדרכון הירוק אני פונה לכבוד השר שגם מגיעות ללשכתי פניות מנהגים בתחבורה ציבורית שמבקשים תעדוף בקבלת חיסון, במידה ומישהו מהם רוצה למרות שהם לא בקבוצת הסיכון, אז אשמח אם תתייחס. נקודה שנייה אני חושבת שהדרכון הירוק הוא גורם מפלה. יש קבוצה שמסיבותיה שלה גם אם זה נשים שרוצות להיכנס להיריון, גם אם זה קבוצות שהן לא בסיכון או שחלו בקורונה, או שבכלל, יש את האנשים האלה שמרגישים ומאמינים מדעית שהחיסון לא יגרום להם לחיסון טבעי או לחיזוק המערכת החיסונית. אז הדרכון הירוק יפלה אותם ויכול לעודד עבריינות אזרחית, וצריך לתת את הדעת גם איך לתת את המענה לכלל האוכלוסיות ולא לשבש את התהליכים. כולנו רוצים לחזור לשגרה וכולנו רוצים לשמור על הבריאות, נחשוב יחד איך לעשות את הדברים מבלי לפגוע בשום אוכלוסייה.

הערה קטנה לשר הבריאות. שוחחנו בשבוע שעבר על החיסונים לעובדי ההוראה, אז אשמח לשמוע איפה זה עומד, וגם למה מחסנים אוכלוסיות אחרות לפניהם? נניח חיילים, עובדי חברת חשמל כל מיני אוכלוסיות כאלה, שהרבה יותר הגיוני לחסן קודם עובדי הוראה. תודה רבה. אדוני השר, רשות הדיבור היא שלך. תודה, ואני מצטרף לברכת "ברוך רופא חולים" ליושב-ראש. אמרתי לו שמעכשיו אסור לו לעסוק בנושא של תעודה למחלימים מפאת ניגוד העניינים, אבל אנחנו נסלח לו. אני, ברשותכם, נמצא פה עם צוות הבכירים החל מפרויקטור הקורונה, פרופ' אש, ובוודאי בכירי משרד נוספים בתחומים השונים, מסיבה פשוטה. אני חייב לומר לכם שבדיון ההכנה אתמול התלבטנו מי צריך להיות בדיון הזה, כי מהשאלות של חברי הכנסת ואני לא מתייחס לכל מיני עקיצות הדדיות, אבל בשאלות הענייניות של חברי הכנסת באמת היה שיקוף של ההתלבטויות שלנו. ולכן, למען הסר ספק אנחנו לא באים לכאן על מנת להראות לכם מוצר מוגמר, עשינו את הכול ואתם רק צריכים לומר אמן. אנחנו באנו להציג לכם דברים, לשתף אתכם בהתלבטויות, כפי שאנחנו התלבטנו בדיונים, ויש פה שאלות בריאותיות, משפטיות. לחלק גם אין תשובה מדעית. אתמול היה לנו דיון בשאלה לכמה זמן מחלים נחשב מחלים, ולכן כמה זה מזכה אותו ואיך אנחנו מתייחסים למחלים של חודש מרץ לעומת מחלים של חודש דצמבר יש כל מיני שאלות אמיתיות, שאלות משפטיות, האם זה יוצר אפליה בין סוגי אוכלוסייה שונים. אני חייב לומר לכם גילוי נאות ממש לא מעניין אותי אם מישהו בוחר לא להתחסן. שמחתי מאוד על ההבהרות פה של חברי הכנסת. אם בטעות פגעתי במישהו ואמרתי שהוא קורא לציבור לא להתחסן, אז היה שווה לבוא ולשמוע שכל חברי הכנסת שנמצאים כאן בדיון קוראים לציבור לבוא ולהתחסן. אני שמח מאוד שהייתה הבהרה כזאת. כי באמת, חיסון הוא לא עניין פוליטי של קואליציה או אופוזיציה,

הוא היה נגד חסינות. אמרתי שאני נגד חסינות, זה לא - - - אוקיי,

אבל טוב שאתה מתקן. יפה מאוד. אני אומר היה שווה לבוא ולשמוע שמישהו הוא אולי נגד חסינות אבל בעד ההתחסנות. לאוכלוסיית סיכון. - - - פחות מעניין

מי שבוחר כאידיאולוגיה לא להתחסן ולא מקבל דרכון ירוק. יש מחיר לכול מעשה שלנו, the roads we take כפי שכתב הסופר האהוב עלי,

כן, כל אחד בוחר בדרך שהוא בוחר. אתה בחרת לא להתחסן? לא מגיע לך דרכון ירוק. אבל אתם מעלים שאלות הרבה יותר עמוקות מה עם מישהו עם אלרגיות מאוד קשות שכל הרופאים אומרים לו לא להתחסן? אישה שבהריון או מניקה השאלה הזו ירדה מהפרק, מותר להן להתחסן לפי הוראות פייזר. עדיין יש אוכלוסיות שלא יכולות. ובאמת באנו להתלבט יחד סביב הסוגיות האלה.

אני תכף אשאיר לאנשי המקצוע להציג, אבל כמה שאלות אל"ף, הנושא הבינלאומי, שבאף מדינה לא חשבו בכיוון הזה. אני לאחרונה משוחח עם כמה קולגות שלי במדינות שונות. ההתלהבות שלהם מהרעיון של דרכון ירוק היא עצומה. ההצעות שלהם סוג של ברית בין לאומית של מדינות שסומכות אחת על השנייה מבחינת סוג החיסון שהמדינות הללו נותנות ויצירת ודאי פטור מבידוד - - יש אמנה כזאת, שעובדת - - - - - חברות התעופה, ה- IATAבעניין, ארגון התעופה הבין לאומי וכל מיני גופים אחרים, כך שמבחינה זו אני לא רואה בעיה, אבל עבודה רבה עוד לפנינו. ברור שאנחנו מכניסים פה את משרד החוץ, זה לא משרד הבריאות לבדו, אבל הפוטנציאל פה עצום. זה נושא ראשון שקשור לדרכון ירוק. להוריד מסדר היום נושא ששאל לגביו חבר הכנסת בוסו ואני רואה גם ידיעות בתקשורת עד אתמול על הנחיות לחוקרים לחקור אוכלוסייה כזו או אחרת, אפילו, ונמצאת פה האחראית על המחשוב אפילו מבחינה מחשובית לא ניתן היה לבצע דבר כזה במשרד. אני מאוד לא אהבתי את הניסוח "שר הבריאות מכחיש". אני לא יכול להכחיש משהו שלא קיבלתי עליו החלטה. לא המנכ"ל ולא אני קיבלנו החלטה כזו. פעם אחרונה שבדקתי בשבעת החודשים האחרונים, מי שמקבל את ההחלטות במשרד הבריאות זה אני והמנכ"ל, אז אם הייתה איזושהי הבנה אני מצטער על כך, אבל לא הייתה החלטה, אין החלטה ולא תהיה החלטה. הבהרה חשובה. לאחר שאמרנו את כל אלה, כפי שאמרנו לא פעם במצב שאנחנו נמצאים בו, ואני לא אסתיר מחברי הכנסת ואין חולקים על זה, לפחות לא בקרב המומחים שאני מכיר אנחנו בהתפרצות יותר קשה ממה שחווינו לפני חגי תשרי. במספר הנוכחי של המאומתים, כל הנושא גם של חקירות אפידמיולוגיות וגם של בדיקות כבר הופך כמעט לא רלוונטי כלומר, זה כבר לא ממדים שאפשר להסתדר אתם. ולכן אתם מכירים את העמדה שלי בעד סגר מלא. אני חייב לומר לכם שכולנו כאנשי ציבור צריכים ללמוד גם מהסיפור הזה עד כמה שדעת קהל היא עניין הפכפך. כל פעם כשדיברתי על סגר הייתי שנוא הציבור. ביומיים האחרונים, ואתם מוזמנים לבדוק את זה, ראשי הרשויות כפי שאתם יודעים, מנהלי בתי ספר, ועדי הורים, צוותי הוראה והציבור הרחב, ואני כבר לא מדבר על הרופאים - אומרים: מספיק, מספיק עם סיפור הכאילו הזה, תעשו סגר מלא לפרק זמן קצר, ונצא מהצרה הזו. נקווה מאוד שגם הבניין הזה ישקף את הלך הרוח של הציבור כפי שהוא אמור לעשות. אדוני לא ענה על החיסיון ל-30 שנה. - - - שיש גם דעות אחרות. יש גם רופאים שאומרים אחרת.

סיפרו לי שפרופ' לס לפני כמה ימים בא להתחסן. אז באינטרנט שלנו מגיבים מהר מאוד, וסיפרו לי שנגיף הקורונה מאוד הופתע, ואמר אבל אין דבר כזה פרופ' לס. לא מכובד. לא מכובד. - - - מאוד מכובד, מאוד מכובד. - - - אני לא הפרעתי לך. חבר הכנסת אבידר, אני מבקש לכבד את הדיון. אני לא מפריע לה כי אני לא יודע אם היא תישאר עוד, אז אני רוצה לשמוע כל מה שהיא אומרת בלי שאני אפריע לה. יש שישה שריונים. גם סימנטוב מגיע, שמעתי. לאף אחד אין חיסון להיות בכנסת, תהיו רגועים. אני מסכים עם אלי, דרך אגב. אתם מפריעים לדבר. יש לי עוד שלוש הערות. אחת בנושא של התשובות של אנשי משרד הבריאות בוועדות. אני לא מתייחס, אדוני היושב-ראש דווקא לוועדה הזו. כאן המצב סביר. מזל שהייתי יושב-ראש הכנסת הרבה שנים ואני באמת מתאפק, כי בכירי המשרד, תסמכו על העדות שלי עובדים,

24/7. להיות במצב שדורשים להביא בכיר זוטר זה לא - - -, ואותו בכיר או אותה בכירה יושבים שלוש שעות בוועדה ולא ניתנת להם הזדמנות לומר מילה אחת, רק לשמוע עלבונות, אז זה קצת שונה מהמצב ששואלים אותם שאלות והם לא עונים. שלוש שעות, ויש הקלטות של העניין הזה וזה לא 30 שנה חיסיון. יש הקלטות של העניין הזה באתר הכנסת ובערוץ הכנסת, שלוש שעות של זמן יקר של בכירים שיושבים, וכל פעם כשמנסים לומר מילה אומרים להם בסגנון האקדמי הידוע: מה אתה מבין? תשתוק. הוא לא דיבר על הוועדה הזו. זה לא בוועדה הזו.

אנחנו מדברים על הוועדה הזו, על מה שקרה לנו.

הוא כיושב-ראש הכנסת יכול להסתכל על המנעד הרחב, זה בסדר

רוב הדברים האלה קרו לא בוועדה הזו. גם בוועדה הזו, גם בוועדה הזו היו דברים מיותרים. לכן אני חייב לומר לכם את העניין הזה, זו לא רק זכותי אלא גם חובתי. שתי הנקודות האחרונות. אני מאוד אשמח אם תהיה דרך משפטית להסיר את החיסיון - - - זו לא דרך משפטית, זו החלטת ממשלה. איזה דרך משפטית, זו החלטת ממשלה.

כשר בריאות שאין לו מה להסתיר ותמיד פעל בשקיפות מלאה מאוד אשמח שכל מילה שאני אמרתי בישיבות הקבינט בישיבות הממשלה בנושא הקורונה תצא לאור. למה זה לא קורה? אתה מוכן לבקש את זה? תפנה לממשלה - - - תקשיבו, חבר'ה. הוא ענה תשובה, אני חושב אפילו שתשובה אמיצה מאוד. אתם רוצים לנצל את הדיון הזה עד הסוף? נעזוב את הדרכון הירוק ונדבר רק על זה?

ישיבה - - - - - - כפי שאמרתי אני מאוד אשמח שהדברים האלה יהיו ידועים, מסיבה אחת פשוטה: איך אפשר לצחוק כהוגן?- לקרוא את התחזית האסטרולוגית מלפני שבועיים, מה היה אמור לקרות לך בשבועיים האלה. אז כך הייתי רוצה שאנחנו נראה את זה: מה אנחנו אמרנו כאנשי מערכת הבריאות, בלי סטיית תקן. נתנו מספרים של החולים המאומתים, והחולים הקשים, ומה שמענו גם בממשלה ולאחר מכן ביתר שאת כאן בכנסת, על זה שאנחנו הזויים, על זה שאנחנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים. כפי שאמרתי עכשיו אפשר להסתכל כמה חודשים אחורה ולראות את זה. הערה אחרונה שאני חייב, לגבי התעדוף. תראה, חבר הכנסת כסיף, אתה חדש בכנסת. פחות התנסינו כשהייתי יושב-ראש ואתה חבר כנסת. אתה יכול לשאול ותיקים ממך מה היה קורה בדרך כלל כשמישהו היה בא ואומר אני דורש ממך. לא זכור לי שמישהו הצליח בסגנון הזה. לעצם העניין אני רוצה לומר לך תודה רבה. אני רוצה לומר לך כך בממשלה עלה באיזשהו שלב נושא של הקמת ועדת שרים בנושא התעדוף של החיסונים, במתן החיסונים וכן הלאה, אפרופו הפרוטוקולים והחיסיון. קפצתי ואמרתי לא יקום ולא יהיה. תקום ועדה מקצועית שתעשה את התעדוף. בוועדה הזו יושבים, לא תאמינו, 45 איש, מכל הדיסציפלינות מהרפואה, על סוגיה השונים, אתיקה, משפט מכול הדיסציפלינות. והוועדה הזו קובעת את התעדוף. ואוי ואבוי אם אנחנו עכשיו נצא

כנבחרי ציבור כולנו ונרוץ אחרי כל סקטור, מי כן ומי לא. זה נכון שאמרתי לכמה חברי כנסת שצריך לשקול את הנושא של המורים. אנחנו פנינו שוב, לא אני כשר שמפעיל לחצים כביכול, המנכ"ל פנה. 44 מתוך 45 חברי הוועדה אמרו שהעדיפות כרגע היא לאוכלוסיית הסיכון, בנוסף לאוכלוסיות שנקבעו גם בתעדוף כגון המגיבים הראשונים וצוותי הרפואה, וכן הלאה. אני שומע כל הזמן שמועות וזה טבעי, וזה רק מראה איזו היענות עצומה יש בציבור לחיסונים דרך אגב,

בנצרת בכמה קופות חולים. ממה שמוסרים לי ההיענות היא 16% - לא מספיק אבל - - - יותר טוב מאשר לפני שבועיים. הרופאים-רופאות, אחים-אחיות שפגשתי בכל מקום וכן הצטלמו אתי סלפי. אבל אני רוצה לומר לך שעושים עבודה מצוינת מבחינת ההסברה, בחברה הערבית, ואני מקווה שגם שם נגיע לתוצאות.

חייבים יותר הסברה, אדוני השר, בנושא הזה תיאוריות הקונספירציה על החיסון. נשאלתי שם. אנחנו עובדים גם על זה. אני רק מסיים ואומר כל פעם פורצות כל מיני שמועות שכביכול חיסנו את חברת החשמל, חיסנו את רשות שדות התעופה, את המשטרה, את כל צה"ל אז אין לי בעיה, אתם גם יכולים לקבל נתונים מדויקים.

שאפשר להעלות גם את אבי בן זקן, שאחראי.

בגופים מסוימים מדברים על 100 איש שהתחסנו אלה המספרים. ברשות שדות התעופה נדמה לי 180 איש, כאלה שממש נמצאים במגע עם הקהל. במשטרה, מנהל חשבונות שלובש מדים לא יתחסן. יתחסנו השוטרים שנמצאים במגע עם האוכלוסייה. זה התעדוף שקבעה הוועדה וכך זה יימשך ואני רק באמת כולי תקווה שההיענות המדהימה תימשך, והמבצע יימשך, ואנחנו נחסן לא רק את האוכלוסיות בסיכון אלא כל אזרח וכל אזרחית. אני מסכים, אני מקבל את הדבר הזה שמדבר על כך שקודם כל האוכלוסיות שבסיכון. השאלה כשנעבורלשלב של שאר האוכלוסייה האם שם אתה רואה בעיני רוחך העדפה למורים-מורות, גננות וכן הלאה. לי יש שיטה בכל הדברים האלה, אבל כמו שאמרתי מי שיחליט עדיין זו הוועדה.

תלוי באלף ואחת דברים. כבוד השר, זה נקבע שהם בעדיפות שנייה. זה אני יודע. אבל הוועדה תמיד אמרה שזה גם פועל יוצא מקצב ההתחסנות,

הכל תלוי מצב ותלוי בדיקות ותלוי כמויות, אבל אם הדבר הזה מקובע זה יחסוך הרבה שאלות בעתיד.

כפי שגם אמרתי לחברת הכנסת שקד - מכיוון שכרגע אנחנו לא מחסנים ילדים עד גיל 16, וזה לא כיוון שנמצא שהחיסון מסוכן להם, אלא פשוט אין הוכחה מדעית, קרי ניסוי קליני, שבו השתתפו הגילאים האלה.

כל עוד אנחנו לא מחסנים אותם טבעי כפי שגם אמר פרופ' אש לתת עדיפות לאוכלוסיות שבסיכון. אני אבקש התייחסות של השר למה שביקשתי הנגשת המידע, דיון ציבורי פתוח, שאלות ותשובות, כמה שיותר מידע לציבור לא רק בפרומו בטלוויזיה, אלא מין כזה עלון זה מותר, זה אסור, אלה המרכיבים. לא בשפה גבוהה, רפואית, שאף אחד לא מבין אלא בשפת העם. המפתח הוא לא באיומים או בשיח עם הציבור. האינטרס העליון שלנו זה שקיפות מלאה. כל החומר מונגש לציבור. אני לא אומר שהכל אידיאלי, אבל עושים את זה במספר שפות. אפשר להציע משהו?

אני אגיד לך למה תמיד הממשלה אומרת לא רק מה לא - - - חברים, לא יודע מה זה ממשלה עכשיו. עכשיו יש דיון בוועדה, יש יושב-ראש בדיון ואנחנו מתחילים. רגע, אבל לא נעניתי. אני לא בורח, חבר הכנסת כסיף.

אני עניתי על סוגיות כלליות, ויש מאה דברים שקשורים לדרכון הירוק שעוד לא התייחסתי אליהם.

אנשים, בבקשה, תציגו את הדהברים. לפני שנוגעים בדרכון הירוק אפשר לדבר על עודפי החיסונים? זו שאלה חשובה. כל פעם אנחנו בוכים כשקורה אירוע כזה. הם יקרו עכשיו פחות. חברת הכנסת אוסנת מארק שאלה על המציאות של עודפים ופתאום מקבלים אס אם אסים לבוא ולהתחסן. אל"ף זה קורה.

במבצע בסדר גודל של מיליון ורבע חיסונים בשבועיים זה לא יכול שלא לקרות. גימ"ל, כששואלים אותי ומאוד אוהבת לשאול אותי התקשורת הזרה בימים האחרונים מה סוד ההצלחה או מה ההבדל, גם כשאני מנסה להישאר פוליטיקלי קורקט אני לא יכול שלא להעביר ביקורת על מדינות אחרות, אבל אני אומר ברצינות שסוד ההצלחה שברוב המקומות הוקמו תחנות חיסון ענקיות, אצטדיונים, ואצלנו מגיעים עד עיירת פיתוח ומושב, איך זה מתאפשר? זה מתאפשר בזכות הטכנולוגיה הייחודית היחידה בעולם של פיצול המגשים של אלף מנות. ולכן אני מקווה שפחות ופחות נשמע סיפורים כאלה של עודף, שצריך להזריק מהר, ואז באים אנשים - איפה הבעיה שלי? הבעיה שלי היא לא שמישהו בן 35 קיבל חיסון אלא שבאותו רגע התחייבנו לו לחיסון השני. לכן אנחנו מנסים. התוצאות לא רעות, בקופות. אנחנו בודקים את 4 הקופות, השליטה והשמירה על סדר העדיפויות, אבל אנחנו בוכים על כל אירוע כזה שבו הלכו החיסונים ליעד הלא נכון. אנחנו מנסים לצמצם את זה בכול הכוח. כן מותר, אם בעיר מסוימת הוציאו הודעה כזו כן מותר, כי מבקשים לא לזרוק. בין זה ובין לזרוק ברור שעדיף לא לזרוק, אבל אני חייב לומר לכם שזה הולך ומשתפר. תוד כדי אני אענה על דברים שעלו. אם אפשר בבקשה להעלות את המצגת שלנו. (מוצגת מצגת) אז כמו שאמר השר אנחנו נמצאים בתקופה של עלייה בתחלואה, ולצד זה אנחנו גם מחסנים הרבה מאוד. זה מוביל אותנו למחשבה קדימה של איך אנחנו נצא מהתקופה הזאת בסיום של תקופת הסגר, ובהמשך, ואיך מחדשים פעילות במשק. חייבים להתבסס על החיסונים, וכמו שאמרת גם על אלה שחלו, כדי לאפשר פתיחה יותר רחבה של המשק, וזה עומד בבסיס ההצעה - - - אלה שחלו אתה מתכוון גם לסרולוגים?

בוודאי. אז הדרכון הירוק מה שעומד מאחוריו זה שהוא אמצעי, זה כלי, שאנחנו רוצים להשתמש בו לניהול שגרת החיים כאשר מספר החיסונים הולך וגדל, מספר המחלימים הולך וגדל, וגם יש לנו אפשרות לבצע בדיקות, ואתייחס לזה בהמשך. המטרות הן שלוש, כפי שקבענו אותן: 1. לעודד ולתמרץ היענות לחיסונים בחלקי האוכלוסייה ויש לזה חשיבות גדולה שנתמרץ לחיסונים ושיהיו מקסימום החיסונים, ושנוכל להגיע לחסינות העדר של מדינת ישראל. מאיזה אחוז זה חסינות העדר? אנחנו מדברים על 70%, זה יעד מכובד. יש לנו כברת דרך לעשות עד לשם ואני מקווה שנגיע לשם. והחשיבות הגדולה שנוכל להתנהל יחסית בחופשיות בעת הזו כשתהיה חסינות עדר. הדבר השני לייצר שכבת הגנה להפעלת שגרת חיים בטוחה. בתקופה עד אז, עד שתהיה חסינות עדר, אנחנו רוצים שהפעילות תהיה מה שיותר מוגנת. הדבר השלישי הוא

לקדם ולזרז תהליכי פתיחה של ענפי משק שאם לא יהיו לנו האמצעים האלה ניאלץ להשאיר אותם סגורים. בסוף אני גם אציג את החלוקה שלנו של ענפי המשק.

לצורך ההבהרה, להבחין בין תעודת מתחסן לדרכון תו ירוק, ועלתה פה גם השאלה האם זה לא יכול להיות פנקס חיסונים. אז כן אישור על החיסון, יכול להיות שמי ששמר את פנקס החיסונים שלו יכול לבוא ויחתמו לו בקופה על פנקס החיסונים. אנחנו מעבר לזה מייצרים תעודת מתחסן, שתהיה עדות לכך שהאדם התחסן. כל אדם אחרי המנה השנייה יוכל לקבל את המנה הזאת שהוא התחסן. בחיסון הראשון מקבלים משהו?

אחרי המנה הראשונה ברוב המקומות לא מקבלים שום דבר, רק מזמנים אותך לשנייה. והתוקף שלה הוא כמובן שבוע אחרי המנה השנייה. בינתיים התוקף שאנחנו נותנים הוא לחצי שנה אבל אנחנו נדע להאריך את זה לאורך הזמן. והיא מספקת עדות לכך שהתחסנת, ונותנת גם את הפריבילגיה של פטור מחובת בידוד על סמך התעודה הזו. היא ניתנת להורדה והדפסה מהאינטרנט, גם דרך הקופות נעשה את זה לטובת האוכלוסייה שאין לה אינטרנט הם יוכלו בעמדות המהירות בקופות להדפיס את הדברים. וכמובן שאנחנו נותנים גם גרסה באנגלית לטובת הטיסות לחו"ל. זאת תעודת המתחסן. לצד זה אנחנו מדברים על הדרכון הירוק, או התו הירוק שאמור להית תו מעבר לכניסה לפעילות. לגבי מה שאמרת באנגלית, לטובת חו"ל. איפה אנחנו אוחזים בעניין הזה לטובת איזשהו שיתוף פעולה או אמנה בין מדינות לגבי

זה עדיין - - - זאת אומרת, זה משהו שנמצא בטיפול - - - עובדים עם משרד החוץ על העניין הזה. כפי שאמרתי, אני משיחות שלי יודע שיש עניין רב במדינות, כולל במדינות שלא חשבו קודם על העניין הזה. אני מדבר אתך על מדינות יעד - - - זאת אומרת, כמין דרכון בין לאומי כזה. כן, אמנה בין לאומית. אני באמת לא רוצה להיכנס לתחום של משרד החוץ. הבעיה שלנו היא חו"ל?

רגע, הוא ענה. יש לנו מלא בעיות - - - חו"ל. בלי חו"ל אי אפשר ל - - - אם יש לך סבלנות עד סוף הישיבה אנחנו נדבר על כל הבעיות. אם את רוצה שיהיו לנו בעיות אז בואי נדבר רק על בעיות. אבל אי אפשר ככה. אותי יותר מעניין מה שקורה אצלנו מאשר מה שקורה בצד השני - - - רגע, אני עצרתי אותו. אני עצרתי אותו ואני מבקש לכבד את הניהול של הדיון שלי. נקודה. בן 90 שהתחסן מה מעניין אותו חו"ל? יוליה, חבל.

אני מצר על זה. אילן פלוס ממשרד החוץ האם אתה יכול להוסיף לנו ידע. השאלה שלי הייתה האם מתקיימים מגעים, מתקדם משהו לאמנה או הבנות בין לאומיות? קודם כל במשרד החוץ כבר לפני כמה ימים שלחנו הפעלה ובקשה למידע מכל נציגויות ישראל בעולם לשלוח מידע על נושא של דרכון ירוק, תעודת מתחסנים בין לאומית איך שלא נקרא לזה. כרגע עדיין אין תשובה. אנחנו בדיוק כמו כל המדינות ואני חושב שהן אפילו מאחורינו מבחינת תהליך החשיבה. ברגע שנאסוף את כל המידע נוציא גם דו"ח מסודר שיגיע לכל הגופים הרלוונטיים. יש כבר שיח גם ברמה של ארגונים בין לאומיים, אם זה ב- WHO ארגון הבריאות העולמי שמדבר על זה, אם בארגון התעופה העולמי, או ביאט"א, המדינות עצמן. האיחוד האירופי הנחה את נציבות האיחוד להכין איזשהו נייר עמדה בנושא הזה ומה המשמעויות. אז כל הנושא הזה הוא כרגע בבדיקה ברמה הבין לאומית והמדינות מתחילות להידרש אליו. אכן, לא כולן עדיין חשבו על זה. אני אוסיף שגם מבחינת משרד החוץ הדבר הזה הוא מאוד חשוב מבחינתנו כמשרד. השימוש בדרכון ירוק יאפשר גם לנו כמשרד לחדש את הפעילות המדינית הבין לאומית כפי שהייתה לנו לפני הנגיף. אני לא מדבר, כמובן, על ההשלכות למשק. מבחינתנו כמשרד אנחנו די מושבתים כרגע, לא מושבתים אבל הפעילות הבין לאומית מאד קשה ובעייתית, אתם מכירים את זה. אז הנושא הזה הוא מאוד חשוב ועל סדר היום אנחנו שותפים בשיח עם משרד הבריאות בפורום שמטפל בנושא הזה. אנחנו נמשיך לעבוד אתם, נאסוף את המידע, אנחנו כבר במגעים. השר דיבר על השיחות שלו עם שרים אחרים. אנחנו באמת פה ונעבוד יחד עם משרד הבריאות.

אני חושב שגם פה אנחנו יכולים להוביל את התהליך הזה, אבל מאוד חשוב הקשר הבין לאומי גם לפתוח מבחינה דיפלומטית,

וגם לתת אפשרות לאנשים לצאת. הצעתי למשרד הבריאות שנתרגם את העקרונות שלנו כבר לאנגלית כדי שנוכל על בסיס הניירות שלנו כבר להוביל שיח בין לאומי וכבר להציע כיוונים ברמה הבין לאומית. רק אוסיף, ברשותך קודם כל אני מאשר לגמרי שיש שיתוף פעולה מלא אתם, אבל השאלה שעלתה אצלנו בדיונים,

אתה שמעת, שאנחנו ודאי מדברים על אמנה והסכמים רק עם מדינות שמשתמשות בחיסונים שקיבלו את האישורים של הגופים הרגולטוריים המוכרים, וזה עוד יעורר שאלות מדיניות, כי יש מדינות ידידותיות לישראל ש - - - אין ספק,

רק רציתי לדעת, אדוני השר, שהתהליך הזה עובד.

התחיל, ואני אפילו יכול לומר שלצערי אנחנו מקדימים את רוב המדינות. הן עוד ברמת החשיבה. אני רק אבקש אם אפשר לקבל התייחסות הרי קצב החיסונים הוא כזה שישנם גילאים שבכלל לא - - - רגע, דיברו על זה. תן לי לסיים את המשפט. לא אתן לך לסיים על דבר שדיברו פה עשרים דקות. תבוא בזמן לישיבות, נו. יוליה אמרה את זה, אלי אבידר אמר את זה לא צריך את כל הסיעה בשביל זה. זו הסוגיה שאנחנו דנים בה עכשיו. לא שמעתי התייחסות לזה. אנחנו בתחילת דיון, חברים.

3/4 עולם לא קיבלו - - - רוסיה, סין הן לא מתכוונות אפילו לקבל אישור של ה FDA, אז השאלה זו המדינות הידידותיות שלנו, אנחנו ביחסים אתן. זו השאלה. כמו שאמרתי אנחנו נעשה דיונים לגבי כל חיסון וכל מדינה ולכן אמרתי לך,

ואמרתי ליושב שהנושא הזה עוד יעורר שאלות מדיניות רבות. אז בסעיף השני אני מתייחס לזה שתעודת המתחסן ניתנה רק למי שהתחסן, ואילו דרכון התו הירוק חל על מתחסנים, מחלימים, ועל אלה שעברו בדיקות PCR עוד לא קבענו בדיוק, אבל כנראה ב-48 שעות אחרונות, או בדיקות מהירות בכניסה לאירוע. אנחנו כן מתכוונים להכניס גם את הבדיקות המהירות. אין לנו כרגע, אבל אנחנו בתהליך להכניס אותן. אז לכל השאלות שמתייחסות לאפליה כלפי מתחסנים אז חשבנו על זה עמוקות, והאפשרות לבצע בדיקה לפני פעילות נותנת לזה מענה. מה שעשינו באילת, להזכיר לכם. אותן בדיקות שעושים ל-72 שעות ואולי המשרד יחליט על מספר אחר של שעות, כמו שעשינו באילת. אז עוד לא היו חיסונים. אז היו את המחלימים ואת אלה שעשו בדיקה, שתוקף הבדיקה הזו בעצם נותן לך 72 שעות שהאפליקציה שלך ירוקה. ככה זה עבד באילת, ודיברנו אז בזמנו שיבוא יום ונתחיל לעשות את זה, משום שאם אנחנו מדברים על פתיחה של תרבות, של ספורט, גם על פתיחה של בתי כנסת ראיתי שכתבתם שלא - - - - - - כדי שיראו שהדבר הזה עוד לא סגור,

בתי הכנסת מופיעים בשלילי. אבל אני אומר סתם דיברנו אז בזמנו שאם זה אירועי תרבות או דברים מהסוג הזה יהיה בכל מקום בר קוד כזה או אחר, שבו אנשים יוכלו להבימה למשל, ומי שיש לו תעודת חיסון או תעודת מחלים יוכל להיכנס, ואותם אנשים שאינם בגדר הזה יוכלו לעשות בדיקה וב-72 השעות האלה יוכלו ללכת למופע כזה או אחר. לא מדובר על ההקלות היום יומיות. לא יהיה מצב שיהיה סגר מוחלט לחצי מדינה וחצי מדינה חופשית ומאושרת. מה שכן, אנחנו רוצים לעודד אנשים לעשות את החיסונים, לעשות את הבדיקות, הבדיקות גם יביאו לנו מידע על התפרצויות כאלה ואחרות. זו הכוונה. יהיו פה עוד הרבה מהמורות, רק התחלנו את המצגת. הדרכון הזה יוכל להיות מופק או על גבי אפליקציה וזה, אני מעריך, יהיה עיקר השימוש בו, שתכף נציג את הפרטים או על ידי הנפקת טופס פיזי, להנפיק איזה שהוא טופס, ותכף רונה תרחיב על זה - - - ואני אציע פה עוד הצעה,

כרטיס עם שבב כזה או אחר, על אותו רעיון של רב-קו. אבל נדבר על זה. הכרטיס הזה כולל אישור תו מעבר לבני משפחה, לילדים כלומר, הורים שהולכים לילדים לא צריכים להראות את התעודה של כל אחד, אלא זה יכול להיות על גבי אחד. והערה חשובה זה יופעל בכפוף למדיניות פתיחת המשק.

אנחנו נמצאים במצב של תחלואה גבוהה היום, סגר, אז כמובן שאי אפשר לפתוח פעילויות כאלה. ככל שהתחלואה תרד ומספר המתחסנים יעלה נוכל לצאת לדרך הזו. השקף הבא, בבקשה. כאן אנחנו נכנסים לפירוט הטכנולוגיה, אני מעביר לרונה את ההסבר, ולאחר מכן נחזור לעניין הפעילויות. - - - של החיסונים אז אנחנו על חסינות עדר, נכון?

אז כל זה לא רלוונטי. קרוב לוודאי שזה לא יהיה רלוונטי כשתהיה חסינות עדר. זה עוד קצת רחוק, עוד לא - - - זאת אומרת ה-70% - - - אני לא בטוח, בזהירות המתבקשת, כי 30% זה עדיין הרבה. יכול להיות שכן יהיה שימוש אולי יותר מושכל, אולי פחות המוני, אבל

יכול להיות שזה יבוא לידי שימוש גם הלאה. תראו, יום אחד זה יהיה וירוס כמו חצבת, וכו', אבל אנחנו באמת עוד לא יודעים. נכון, יש פה עוד הרבה דברים פתוחים. זו לא בושה להגיד שלא יודעים. עם הנגיף הזה זה המשפט. אני מיד מתחיל לכבד את המומחים שאומרים שהם לא יודעים עד הסוף.

לפני שנעבור לדמו של האפליקציה היה חשוב לי כיוון שחברי הכנסת העלו לא מעט שאלות באשר להנגשת המידע, לייצר תמונה של דרכי ההפעלה והשימוש. משרד הבריאות ובעיקר היחידה שלי שוקדים למצוא פתרונות לאוכלוסיות וחברות שידן אינה משגת באמצעים טכנולוגיים ולכן כל מענה שניתן פה ראשית, ניתן בארבע שפות, ושנית, ניתן גם באמצעות IVR, גם באמצעות אתר האינטרנט של המשרד, גם דרך קופות החולים, ואנחנו מתייחסים, כמובן, גם להנחיות דיברו על כך קודם, על הנגשת ההנחיות לציבור. אנחנו שוקדים על אתר שייתן מענה לשאלות ותשובות בצורה קלה ונוחה לציבור כדי שהוא יוכל לקבל מענה, גם בעולמות החיסונים אבל בכלל בעולמות הקורונה. זה כבר קורה, או שאמור לקרות?

קורה כבר היום. האתר עלה היום ואנחנו כמובן נשווק אותו ויוכלו לראות אותו, אז כבר היום הוא קיים. האתר ייתן גם תשובות לאנשים על בדיקות קורונה?

התשובות על בדיקות קורונה ניתנות דרך הקופות. אבל שם זה מתעכב הרבה זמן. אולי אתם תקצרו תהליך? התהליך המחשובי של העברת התוצאות הוא רק נדבך אחד בתוך כל מסלול הבדיקות. אולי כדאי גם שזה יהיה בתוך המחשב שאת מדברת עליו כי זה יחסוך לאנשים זמן. אז אני אגיד יש על זה הרבה שאלות, שאלות של הזדהות והיכן נכון שבן אדם באופן טבעי יקבל מידע על התשובות, או איפה טבעי לו לגשת. בדרך כלל זה בקופות החולים ולכן אנחנו מעודדים את השימוש דרך קופות החולים. יש גם היבטים של אבטחה. רק שזה לוקח להם הרבה זמן. לוקח להם הרבה הרבה זמן. התייחסתי לזה מאוד בכנות ואמרתי שבמצב התחלואה הנוכחי אנחנו בבעיה מאוד מאוד גדולה גם עם הנושא של הבדיקות וגם עם הנושא של חקירות. התשובה לזה ידועה לכולם. הבעיה שלנו היא לא בזה שלא מכירים את התשובה. התשובה זה סגר על מנת להגיע למספרים שהם סבירים לנושא. אתה מתכוון לעומסים שיש על הבדיקות בגלל המעבדות.

קופות החולים הכי מסודרות, שתמיד התגאו בכך שהגיעו למצב של תשובה באותו יום, עכשיו לפעמים זה לוקח יומיים או קצת יותר בגלל העומס הבלתי נסבל. אבל אני כן אגיד שברגע שזה מגיע למשרד הבריאות, בדרך כלל זה כבר נמצא בקופות החולים או מגיע לקופות החולים. הבעיה היא הסתכלות באמת על העומס שדיבר עליו השר. אז אנחנו נותנים מענה הן באתר האינטרנט, הן ב IVR, גם באפליקציה שתכף נראה אותה וגם לקופות החולים, כשאנחנו מדברים על תעודת המתחסן וזה חשוב, אותה אנחנו נציג בסיום הדמו, רלוונטית גם לחו"ל אבל גם לארץ. היא נותנת את המידע הרלוונטי כדי שיהיה אפשר לגבי כל מתחסן לדעת מתי הוא עשה את החיסון, מה התוקף שלו, והיא תהיה ניתנת להדפסה, להצגה דרך אפליקציה, להצגה דרך המובייל. ניתן יהיה לקבל עותק קשיח שלה גם דרך קופות חולים על מנת לתמוך על אוכלוסיית הגיל השלישי. וכמובן ב-IVR. כל מה שקשור לתעודה ירוקה או לתו ירוק או דרכון ירוק גם אותו אנחנו ניתן בכל האמצעים על מנת שבאמת יהיה כיסוי רחב לקהל, ואנחנו ממשיכים ובוחנים כל הזמן עוד ועוד ערוצים, בין אם דיגיטליים ובין אם לא, על מנת לתת מענה לכל האוכלוסייה, כך שזה לא יהווה איזשהו פער או חסם לאוכלוסייה לקבל את התעודות האלה. התעודות שאת מדברת עליהן הן תעודות קרטון? התעודות כרגע, כשאנחנו מדברים - - - באשר לכרטיס אנחנו שוקלים את הנושא הזה. אני אגיד שאנחנו בוחנים את זה גם עם מרשם האוכלוסין. יש כל מיני דיונים סביב הנושא הזה, האם בכלל יש לו צורך, עד כמה יהיה מורכב, מה ייתן הצ'יפ כצ'יפ, צריך שיהיה בצד השני מישהו שיוכל לסרוק אותו. אני לרגע אעצור אותך. גם השר היה בביקור בקמא-טק כשהם עשו תחרות של מתכנתים מהמגזר החרדי,

כשהיו פתרונות לזה. היה שם אחד מהחברים שבאמת הציג משהו. אני שומר את זה כבר כמה שבועות. שלחתי את זה למשרד, אני לא יודע אם בדקו את זה או לא, אבל אני חושבת שכן יש חשיבות לכרטיס, כי קרטון מחר יגידו שאפשר לזייף, דברים כאלה, או אישורים יחליפו אישורים בין אנשים, יחליפו שמות, תמיד יכולים להיות דברים כאלה. בזמנו כשאתה היית אצלם אמרת שהם יקבלו את התשובות. אז אולי דקה אחת, רק בשביל הידע משה פרידמן, מנכ"ל קמא-טק, עם יענקי בידרמן, שתי דקות להציג את הפתרון הזה - - -זה לא פתרון רק לחרדים. זה פתרון שחרדים עשו את זה בשביל עולים חדשים וחרדים וערבים וכולם.

לפני שאתה מדבר על פתרון - - - אנחנו כרגע בקטע הטכנולוגי. אני מבין שאת רגילה לדיונים בוועדת הקורונה, ששם זה לא התנהל מעשי. אני איש מעשי, עובד בצורה מעשית.

אני שואלת שאלה משפטית: מה קשור לקורונה? כנראה שהקורונה השפיעה עליך. יש פה שאלה של הגנה על פרטיות כי אולי בן אדם לא רוצה שיידעו שהוא חלה.

אני מזכירה שכדי לתת את הצהוב-ירוק או את האדום-ירוק הזה אני צריכה לדעת שהתחסנת או שאתה מחלים. אז זה מחייב אותי לבדוק את זה מול

גם לקבל מידע, ואם צריך גם להפסיק את השידור, לקבל את המידע הזה בחדר,

ועכשיו, לגבי המספר

שלא ישחקו במשחק הזה.

אז תוך שבוע וחצי ייפסקו החיסונים. הבנת את המתמטיקה?

- - - חבר הכנסת סובה, אני מבקש דבר אחד: יש הרבה נושאים.

מי שמקבל תעודה אחרי שהוא חלה מרגיש יותר בטוח מאשר אחד שהתחסן,

אני רוצה לומר לצוות הטכנולוגי: קודם כל אני מברך אתכם על מה שנעשה עד עכשיו.

אנחנו ועדה מייעצת, עוקבת, לפעמים גם נושכת. אני אומר דבר

הוא עדיין דבר שאני חושב שאתם כן צריכים לעשות. יכול להיות שיש כאן עלויות כספיות ולכן החשש שלכם. אפשר לפתור את הדבר הזה או לבדוק. אבל לפחות לאותן אוכלוסיות כמו אזרחים מבוגרים ממש

ת זה במשהו קשיח ובוודאי אם הוא יהיה בטיחותי והכול אז אין לי בעיה.

רק רוצה דבר אחד: שברגע שתקבלו את ההחלטות אנשים יוכלו לממש את זה. זה לדעתי, האור הירוק בקצה

של המכון הביולוגי.

אני שומע גם מאנשי מקצוע שאת החיסון של פייזר נצטרך לעשות עוד שנתיים שוב. אותו הדבר לכל החיסונים. לא. לא. מה שאני

בגלל כלכלה חזקה אגב, גם לא נוכל לעשות חיסון בעוד חמש שנים,

אני לא מבין,

אני אומר שזה מה שאמר נשיא המכון הביולוגי. אשאל בקצרה השאלה היא האם מישהו מהמועצה דיבר, כי אני יודע שיש להם עמדה שונה.

בוודאי לא תחבורה ציבורית וגם בתי תפילה

מחייבים לא, אבל אתה יכול

זה אמנם יעודד חיסונים - - - זה יעודד חיסונים,

מחוסנים אתה בעצם לא צריך לקבוע מרחק. כי זה כל הוויכוח. הם לא יכולים לפתוח כי הם אומרים שזה לא כדאי, כלכלית. מופיע שם אתה רואה, בשורה למטה, השורה הראשונה

ברור.

גם 50% זה לא כדאי כלכלית. תיאטרון בדרך כלל מפסיד. אם הוא לא ממלא את האולם הוא פשוט לא יחדש את ההצגה, כי זה תהליך עד

נניח עסקים מסוימים שיודעים להביא את המכשור המתאים ויודעים לקחת על עצמם את הבדיקות המתאימות, לצורך העניין

אני מעריך ששר האוצר שכל כך נלחם עשרות פעמים כדי שהדברים יהיו פתוחים והמשק יחזור לפעילות השקעה של כרטיסים כאלה שיכולים להיות בעלויות

אני אומר מה מפריע היום - - - אין פה אופרציה ביורוקרטית.

מקבל את זה אם אתה מחלים ואם אתה התחסנת, זה אותו הדבר. והכול נמצא מרוכז במקום אחד בלחיצת כפתור?

ואז בשלב ראשון אתה יכול לפתוח עסקים, כשיכולים להיכנס רק עם התעודות. זאת בעצם ההנחה. תלוי מצב התחלואה.

למה אתה לא

תראו, מה שחשוב זה לשים את הציבור במרכז. גם האפליקציה או כל כלי אחר צריך לתת אותה לאנשים, לראות מה הצרכים שלהם ואיך האפליקציה או כל כלי אחר דרכון ירוק, תעודת מתחסן איך היא עוזרת לאדם. צריך להכיר בזה שאנחנו לא יודעים מה יקרה עוד כמה חודשים או עוד כמה

בדיוק כמו שהראו במצגת של משרד הבריאות. אני לא חולק על זה. ולתת בדיוק כמו שאמרת, לעסקים פרטיים כמו גן ילדים שהוא עסק פרטי את ההחלטה האם הוא רוצה להשתמש בטכנולוגיה

בצורה וולונטרית. להססנים זה מאוד מאוד עוזר. יש המון אנשים שלא ניגשים להתחסן כי יש להם חשש קל,

דוחים את החיסון.

וזה היתרון הכפול של דרכון ירוק,

ומוגנת עבור מי שרוצה בכך ובוחר לחיות בקהילה כזאת.

הסכמת גם איתי בהיגיון שלי, אני חושב שזה

אני מבקש לשמוע את הכיוון האם יש דבר כזה שיבוא שר החינוך ויודיע שמי שרוצה לבוא ללימודים יצטרך

אז רק מילה מאוד חשוב לנו לחסן את הגננות שלנו.

ואמר פרופ' אש שהעדפות הראשונה לאחר המבוגרים ובקבוצות סיכון עובדי ההוראה

הפנייה שלנו היא כזו: כמובן שכבעלת עסק כל דבר שיחזיר את המשק שלנו לפעילות הוא מבורך, ואני גם מברכת את היוזמה הזו, אבל חשוב שפתיחת ענף

הנקודה המרכזית שצריך להתייחס אליה שהחיסון,

לא מונע

הטענה שיתאפשרו בדיקות חלופיות לחיסון היא מסוכנת בפני עצמה, שכן מדובר בכפיית בדיקות שגם בה יש בעיות ולו

יושבת-ראש ועדת הקורונה דורשת נתונים. כבר חודשים לא מספקים. גם כאן בוועדה שמעתי שאלות שלא התקבלו לגביהן נתונים, כמו לדוגמה כמה אנשים מתו בגלל קורונה ולא עם קורונה,

מי בודק שאלות מאוד חשובות. אני אסיים, מילה אחרונה ברשותך, אדוני היושב-ראש: החיסון של פייזר עבר תהליך אישור מזורז. מדובר באישור חירום שניתן בארצות הברית ואף בישראל

זה מונע בחינה מקיפה של היבטים שכרוכים בחיסון. לדוגמה, לא נבחנה תופעת ה ADE שעלולה להחמיר מצבם של מחוסנים במקרה של הידבקות במוטציה. יש מספר שאלות שנשארו פתוחות בנוגע לחיסון

אני מתכוון לערוך במהלך העשרה הימים הקרובים דיון מעקב. אני לא צריך את שר הבריאות, לא צריך להטריח אותו. אני צריך, באמת, את אנשי המקצוע. אני רוצה שגם משרד המשפטים מיכל, תרכזי את הדבר הזה כי יש פה באמת הרבה היבטים משפטיים שנצטרך לעבור

העיקר שיהיה פתרון לכלל האוכלוסיות כולן בעלי היכולות ובעלי היכולות פחות. בעלי יכולת טכנולוגית ובעלי פחות יכולת טכנולוגית. לישיבה הבאה כן הייתי רוצה לקבל לוח זמנים משוער, וכמובן עם הכוכבית שאמר פרופ' אש: תלוי מצב. תלוי מצב לא צריך להשתמש בו יותר מדי אלא במידה ובמשקל הנכונים. לכן אני עומד לסיים את הישיבה אני מודה לשר הבריאות שהיה אתנו, מודה לפרופ' נחמן אש ולתומר לוטן. לא סתם לא קוראים לך אש כי אתה לא מדליק מדורות. אתה עובד, עובד בשקט ובמקצועיות. אני יכול לחלוק עליך ולהגיד שאתה טועה אבל אני חושב שהרוגע שהכנסת לנושא הזה של פרויקטור מול חברה כזו או אחרת הוא נכון, מבלי חלילה להתכוון לאף אחד. אני מודה לכם, ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:01.